טוב צהריים טובים לכולם. היום אנחנו פותחים את ישיבת ועדת המשנה לפיתוח הישובים הדרוזים והצ'רקסיים בתאריך ה-14 למרץ 2022. י"א באדר ב' התשפ"ב, השעה כרגע 13:04, הנושא שלנו רפורמת הלולים במושב חזון.

כדאי להבהיר שאנחנו לא מדברים על הלולים, אנחנו לא מדברים על רפורמות

אבל, מה שהפתיע אותי הם שני דברים, קודם כל, לקראת הדיון בתכנית, אומנם כנראה לפי הרישום בוועדה המחוזית, היה פרסום ב-"כל אל-ערב", בעיתון בערבית בנצרת,

יכול להיות מבחינת הדרישות הבסיסיות של החוק היה פרסום. אין לי מושג, אף אחד מהרשות לא אומר שידע על זה בכלל.

דבר שני, תשמעו, בנימוקי הוועדה להארכת תוקף,

תכלית טובה מאוד להוציא את הלולים מהישובים וזה מקובל עליי.

נכון. מה ההרכב של הצוות של הוועדה הנופית? אני מבקש שתגידי לי את השמות ומה התפקידים שלהם,

לא, אני לא יודעת להגיד. אין נציגות

התכנית הנדונה הייתה

אני רוצה לצטט מה שנבדק לעניין בדיקת החלופות וההחלטה על החלופה שנבחרה. לא הבנתי.

בהוראות התכנית קבעו מרחק מינימלי של חמישים מטר. מהבתים? מבתי המגורים?

זה מה שנקבע בהוראות התכנית. השאלה שלי האם ההוראות האלה נקבעו עוד ב-2014 ולא היה שינוי

על סמך ההסכמים שנעשו עם המגדלים, שיוקצו גם כספים לשדרוג. עכשיו אני שואל אותך שאלה כראש מועצה לשעבר, שכן שלך, כשהתחלתם לתכנן וקיבלתם את האישורים וחיכיתם לתקציב,

בשבע שנים האלה יש שינוי במוניציפאלי אצל כל השכנים. האם הוועדה הנופית, אני לא יודע מי

בשולי הדיון הקודם, אבל לא התעמקנו בנושא הזה וזה הזמן כרגע להתעמק. בוא תסבירו לנו מה קרה תכנונית,

זו לא בעיה של משרד החקלאות, זה לא מכסות ללולים ולא

תכנונית,

לא היו בכל תהליך התכנון שזה צמוד

אני מניח שכן.

וקידמתם לי את תכנית המתאר של הישוב,

אני מכיר את הנוהל.

בדיון של הוועדה הנופית, ועדת המשנה,

מי היה וחשוב מאוד שאכן נקבל את כל

את בקיאה, יש לך בקיאות, במשטר הרוחות בגליל? אני מקווה שהתנסחתי נכון, על מנת שתבינו. נראה לי שכן.

לא - - - תמיד הרוח היא צפון מערבית?

שבצפון במיוחד בגלל הערים ובגלל העמקים שנמצאים והוואדיות,

מה המרחק בדיוק מהקצה של השכונה, אני לא יודע.

שחייבו אותנו לפנות לולים בירכא, שהיו צמודים לשכונה של

איפה אנחנו חיים? אני אומר לכם עוד נקודה,

שנים. כולם יעידו שאני מעולם לא אעשה שום עבירה ואני מכבד חוק, מכבד גם חוקים רעים מאוד ואני

אנחנו מנסים לקדם פתרון,

אנחנו מקווים מאוד מאוד שבקרוב הנושא הזה באמת יתחיל להיבנות ובקרוב מאוד יהיה פתרון קצה. אני יכולה להגיד שאנחנו, המשרד להגנת הסביבה, עצרנו אישורים שלנו להיתרי בנייה ללולים כל עוד אין פתרון

לא יכול להיות שזכויות ממקרקעין ללולים ועופות יהיו בעדיפות על זכויות מקרקעין לחיילים משוחררים, אני לא מקבל את העדפה

צריך לעקוב אחרי התפתחות הדברים.

אני באמת רוצה להודות בשם הוועדה, מנהל הוועדה, ליועצת